לצפון,

וכמובן רבים מהצפון,

אם אין להם כביש כזה, הם בבעיה. לא ייתכן שמישהו יטען שכביש 6 כלכלי למרכז הארץ אבל לא כלכלי לצפון ולא כלכלי לדרום.

כשאני נוסע בכביש 6, לתל אביב אני מגיע עם קצת פקקים תוך שעה

לצערי, כנראה אלה לא פני הדברים. ברכות לחבריי חברי הכנסת מהצפון ששומעים את מצוקת האזרחים ופינו זמן להגיע לדיון החשוב הזה ולהשתתף בו. אני רוצה לברך את גבי נעמן שהגיע במיוחד משלומי הרחוקה, לברך את כל מי שאני מזהה בזום - מכרמיאל, ממעלות

התחושה היא שכל שינוי המדיניות הזה בסופו של דבר משאיר מאחור את תושבי הצפון, ואנחנו התחייבנו שאנחנו לא משאירים אף אחד מאחור, לא בקורונה ולא בשגרה.

אנחנו ממש רואים שחיקה והתדרדרות בכל השירותים

תודה רבה, חברת הכנסת יעל רון בן

אין מה לעשות, הבולדוזרים פה חייבים תמיד לעבוד, אחרת אנחנו יוצרים פערים. תחבורה ציבורית במרכז, או כל דבר אחר, לא בודקים אם ישפיע או לא ישפיע. אותנו,

יש אנשים שהכביש בשבילם הוא מקום לנסוע בו,

בעיקר בצפון, הוא עורק החמצן הראשי. פגיעה בכביש ובתשתית כזאת פוגעת בחיים שלנו

אנחנו פה כדי להביא למצב שהפריפריה והגליל יהיו חלק מהמרכז. יישובי ותושבי הצפון תרמו למדינת ישראל הרבה יותר מאשר המדינה תרמה להם. תושבי תל אביב חיים בשקט בזכות תושבי הצפון. תארו לעצמכם מצב שבו מפנים את כל המושבים בקו

קצת דרומית לסומך. איך הקטע הבא נקרא? 8. עד לכברי.

למה מתנים את 8 באחרים?

עושים את זה בשלבים. הרעיון זה להוציא את 8 ואת 9.1, שזה מאבליים עד בית העמק, במכרז זכיינים, כשחברת חוצה ישראל מוכנה ללכת על זה. האם ניתן לומר שבחודשים הקרובים המועצה

הרבה מאוד מהתקציבים של הסיכום התקציב הנוכחי הם על תחבורה ציבורית ועל גודש. אנחנו נצא בסיכום התקציב הבא, שהוא סיכום תקציבי 2023, לקראת התכנית האסטרטגית.

אנחנו מתוקצבים כרגע עד לסוף שלב התכנון המוקדם והסטטוטורי, ואנחנו במגעים עם משרד התחבורה כדי לקבל את ההשלמות הנדרשות. עוד לא קיבלתם?

הם יקבלו.

התשובה היא שאין תקציב.

אני רק לא יודע בדיוק לאיזה כביש. אתה לא יודע אם מדובר על כבישי גוש דן או על כבישי הצפון. אין תקציב מפורט ל-2022.

מכובדיי כולם. בדיון הזה אנחנו מפספסים. שרת התחבורה הייתה בכבודה ובעצמה לפני חודשיים בעכו והצהירה אל מול

השרה הודיעה לכל הצוות המכובד שנמצא כאן: "תפסיקו עם התהליך של כביש 6". זה המצב האמיתי,

כלום. כביש 6, לפני שהשרה התמנתה להיות שרה במדינת ישראל, היה אמור להתבצע בדיוק לפי מה ששמענו כאן מבועז. מכביש 6 לקחו מיליארד שקל שהיה אמור להיות בשנת התקציב הזאת והעבירו למרכז

המצב הוא זוועה. אנחנו תקועים לפעמים שלוש וארבע שעות. אומרים לי קרובי משפחה,

שהם יוצאים ב-05:00 בבוקר ויש פקקים. מתי לצאת? ב-03:00? לא

הייתי בדיון ששרת התחבורה הציגה את סדרי העדיפויות ודיברה על תחבורה ציבורית.

אבל החשש שלי הוא ממצב שבו לא יימצאו תקציבים לצפון, כשכל תקציב הכבישים בארץ הוא 20% מתקציב משרד התחבורה. עברתי על תכניות תקצוב משרד התחבורה לשנים 2021-2022 ולא ראיתי שם אפילו כביש אחד בצפון. אנחנו מבינים שיש תקציב לתכנון סטטוטורי

הסבירו לי החברים שרק כשיחליטו אם יש זכיינות,

או אם המדינה, יראו איך מתקצבים את התקציב

כשאנחנו מגיעים לטבעות של גוש דן, אנחנו משלמים קנס על זה שאנחנו גרים בפריפריה. השכר הממוצע בפריפריה נמוך בין 25% ל-30% מהשכר הממוצע במרכז. תגידו לי איזה רציונל יהיה להחזיק את האוכלוסייה הזאת בפריפריה. הרכבת השאירה את הסטודנטים שלנו בבית שאן כי הם היו יכולים להגיע ולחזור הביתה. חסכנו מהם את שכר הדירה, חסכנו מהם הרבה מאוד דברים. נתנו להם את היכולת לחזק את העיר שממנה הם יצאו. אתה בא מהפריפריה הדרומית, אני מהפריפריה הצפונית. שנינו יודעים כמה המקומות האלה משוועים לכך שאוכלוסייה חזקה תישאר. תחבורה ציבורית לא נוסעת בכבישים? גם אם תקנה עכשיו 1,000 אוטובוסים, איפה הם ייסעו? שרת התחבורה מנותקת. היא מעולם לא גרה בפריפריה, היא לא מכירה את סבלם של האנשים. אני לא מאמינה שהיא מזדהה עם מישהו מאיתנו. היא סגרה אותנו. היא ביטלה את הרכבת לאילת ועכשיו מבטלת את כביש 6 לצפון. אני לא מאמינה להם שבאמת אכפת להם מה קורה עם הפריפריה. הכסף הזה מוסט עכשיו למרכז,

למה שקורה עם המטרו, עם התחבורה הציבורית שלהם. הם רוצים לדאוג לנוחות של החיים שלהם, שלילדים שלהם יהיה קל.

מה, אנחנו עבדים שחורים? הבת שלי יצאה היום ב-05:00 בבוקר כדי להגיע לתל אביב ולא הצליחה להגיע

האם אתם כמו משרד התחבורה חושבים שזה לא חשוב עכשיו להשלים את הכביש הזה? ככל שמחליטים, כמו שאמר כאן נציג חוצה ישראל, על שיטה שהיא זכיינית, העלות של כל זה היא שלושה מיליארד שקל. גם כשזה יהיה זכייני נדרש מהמדינה סדר גודל של 650 מיליון שקל. צוות הפקעות, הכנת המכרז עצמו, תכנון מפורט וסקרי קרקע - כל הדבר הזה זה סדר גודל של 60 מיליון שקלים. אין 60 מיליון שקלים ל-2022? אנחנו לא מדברים על המיליארד. גם 60 לא נתנו? הנראות של הכפרים הערביים והתשתיות של הכפרים הערביים זה חלק מהגשמת החזון הציוני. מדינת ישאל שמכבדת את עצמה צריכה שגם הדברים האלה ייראו כמו שצריך. אנחנו חייבים להשלים את הדיון על הפריפריה בכלל, על ההשקעות בפריפריה. מיכאל, זה כסף קטן ה-60 מיליון. זה רק לשלב ההתחלתי. ב-2022 צריך 60 כדי להתקדם. תבינו, בלי ה-60

אפשר בכלל להתקדם. לא מיצינו את הדיון הזה. בעוד חודשיים יהיה פה דיון מעקב על כביש 6 צפון - מדוע נבלם, מדוע נלקח התקציב שלו, והאם הממשלה ומשרד התחבורה מתכוונים לשנות את המדיניות הזאת. זה דיון שיהיה פה בעוד חודשיים. בתוך הדיון הזה נדרוש ממשרד התחבורה סקירה רחבה על מדיניות התחבורה וסלילת הכבישים והרכבות בנגב ובגליל, דיון ממוקד. הוועדה דורשת ממשרד התחבורה לתקצב מיידית 60 מיליון שקל כבר בתקציב 2022, כדי לאפשר בעתיד את הסלילה של הכביש, לא לעכב בגלל סכום קטן את העתיד של הכביש הזה. הוועדה דורשת ממשרד התחבורה לקדם את הסלילה של כביש 6, בין אם הוא תומך בתחבורה ציבורית של אוטובוסים, בין אם הוא תומך בגידול טבעי ובנכונות של ראשי ערים מדהימים להרחיב את הערים שלהם. אם נוסיף להם פקקים הם לא יבנו בתים, ואז נייצר מחסור בדיור - נושא לאומי של הממשלה. כדאי מאוד שיבינו שהבלימה של כביש 6 זה כדור שלג שמשפיע על עולמות שלמים שהם אינטרס לאומי. אנחנו דורשים שהכביש הזה ייסלל. כשם שהמקטעים לדרום הארץ האחרונים נסללו על ידי המדינה ובמימונה וככה חסכו אגרות רבות לנוסעי הנגב שנסעו למרכז והפוך, גם הקטעים הצפוניים של כביש 6 יכולים להיסלל ללא אגרה. אם זה נעשה בדרום, זה אפשרי. אם ממשלת הליכוד הלא שוויונית עשתה את זה בלי אגרות, הממשלה החדשה השוויונית יודעת לעשות את זה בלי אגרות, אם היא רוצה. הכל עניין של מנהיגות ורצון. אנחנו כחברי הכנסת לא מתכוונים לוותר בנושא, אנחנו נציף אותו יום יום. אנחנו נקיים דיון בעוד חודשיים. אנחנו רוצים לשמוע בשורה קטנה ובשורה גדולה. הבשורה הקטנה זה שיש 60 מיליון ומאיצים את התכנון, והבשורה הגדולה זה שכביש 6 תומך באוטובוסים שיבואו מנהריה,

לכל המרחב של הצפון ולקשר המסחרי ולפעילות הכלכלית במרכז. עוד לפני שנוסעים ברכבים פרטיים יש פה משאיות, יש פה ביטחון, יש פה עורק ביטחוני, יש פה בטיחות בדרכים, יש פה גידול וצמיחה ענקית של הכפלת יישובים ורצון של המשרד לתמוך באוטובוסים ובתחבורה מותאמת אישית. איפה תיסע התחבורה המותאמת אישית, העתיד של התחבורה הציבורית? תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 13:10.